אל-פיטר בברכת חג שמח ושקט. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות (תיקון מס' 40), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 12), התשפ"א 2021, החלק הנותר מתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 39), התשפ"א 2021. תודה. תודה רבה. אם כן, מכאן אנחנו עוברים לפרק השאילתות הדחופות. לפנינו היום שאילתה אחת, שאילתה דחופה מס' 6, של חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בנושא עיכוב בזיהוי חללי אסון מירון. אני מזמין את סגן השר לביטחון הפנים גדי דסטה יברקן לגשת לדוכן להשיב על השאילתה, ואת חבר הכנסת פינדרוס לגשת למיקרופון כדי להציג את השאילתה, ברגע שסגן השר יגיע לדוכן. חבר הכנסת אזולאי, כותבת לי המזכירה שחברי הכנסת מלכיאלי וסטרוק ביקשו שאלה נוספת קודם,

כבוד ליושב-ראש הסיעה. אני אשמור על הסדר בעניין הזה. אני מתנצל. אדוני סגן השר, באסון שהיה במירון זיהוי החללים התעכב זמן רב על אף, לא נעים לומר, שהחללים נשארו שלמים, החללים. רציתי לשאול: 1. מדוע הובאו החללים שזוהו עוד במקום האירוע במירון למכון הפתולוגי לזיהוי שנית? מי נתן את ההוראה? 2. מדוע לא הובאו החללים למכון הפתולוגי כבר בלילה או בבוקר? 3. מדוע הזיהוי במכון הפתולוגי לקח,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית, ברצוני להשתתף בצער משפחות הנרצחים בטרור הפלסטיני ולאחל החלמה לפצועים בכל רחבי הארץ. אני אוסיף על כך בהמשך, לאחר שאענה על השאילתה. חבר הכנסת פינדרוס, ידידי, מענה על שאילתה זו: נכון לעת עתה חקירת האסון, כפי שידוע לך, עודנה מתנהלת על ידי משטרת ישראל, ועל פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה גם על ידי המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים. מטבע הדברים לא אוכל למסור את הפרטים כאן, כי זה יהיה שיבוש הליכי חקירה, בשלב זה, בכל אופן, ובכלל זה להשיב על שאלות אלה. מענה על שאלה 3, שאלה זו אינה עומדת לפתחה של המשטרה, ויש להפנותה למשרד הממונה על המכון, הוא משרד הבריאות.

שאלה נוספת לחבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אתה יודע, אם זאת לא הייתה הכנסת שלנו הייתי צוחק. שאלה 3, הבנתי שזה משרד הבריאות.

אחרי, הסתיים האסון, לצערנו נהרגו אנשים, יש חללים. מי נתן את ההוראה לא לשחרר את הגופות? שאלה פשוטה. לא חקירות מח"ש, לא מבקר המדינה, לא שאלתי מי נתן הוראה להיכנס למירון, לא שאלתי איך האסון קרה. שאלתי: קרה אסון, זיהו 13 אנשים, כפי שכולם יודעים,

למה לקחו אותם משם? מי נתן את ההוראה אחרי 12 שעות לקחת אותם? זאת שאלה פשוטה. לא חקירה. זה לא האסון, אני מדבר איתך על אחרי האסון. חבר הכנסת פינדרוס, אני מסכים איתך לחלוטין בעניין הזה. גם אני הייתי רוצה לתת לך את התשובה שאני רוצה לענות עליה, אבל אנחנו נמצאים במהלך חקירה. הנושא הזה נבדק, כולל מה שאתה מבקש כרגע. ודרך אגב, אני אפילו חושב שזה מחייב בדיקה, מחייב כאן חקירה רצינית, ולא של מח"ש, ולא של משרד היועץ המשפטי לממשלה.

אבל מה שאתה אומר מפחיד אותי, כי אם חקירה גורמת לכך שלא עונים תשובות עד שתיגמר החקירה,

שנתיים ועדת חקירה ואז יתחילו לענות. אני אומר לך, אתה יודע,

אנחנו מבקשים, ואני אפילו תומך בכך כסגן שר לביטחון פנים, שצריכה לקום כאן

לא כסת"ח, חקירה רצינית, כדי שנוכל לעשות אותה. ממלכתית.

אני אומר לך, אני תומך בזה. בסוף אנחנו מנהלים כאן מדינה, אני נורא מצטער,

אדוני חבר הכנסת פינדרוס, הייתי רוצה לענות לך על כל מה שאתה רוצה, אבל אנחנו נמצאים תחת חקירה. הנושא הזה בבדיקה. אני לא יכול לתת לך תשובה, כי גם את השאלה הזאת המשטרה חוקרת.

אבל אם יש לך תשובה בשבילו, אתה יודע את התשובה ואתה רוצה להגיד משהו אחר,

להגיד לו את התשובה. בתנאי שהוא משלם על כוס קפה פה. בנושא הזה לא מתאימה תשובה כזאת. אני חייב לומר לך שזה מביך. אני אפילו לא יכול, זה מביך. התשובה מביכה, אתה מבין שהתשובה מביכה. הרי לא שאלתי מי נתן הוראה להכניס אנשים למירון בניגוד להנחיות, שאלתי שאלה פשוטה מאוד. הנושא הזה נמצא,

גם השאלה הזאת היא חלק מהבדיקה, ואני לא יכול לענות לך עליה. כן, אני לא יכול להגיד לך. אתה מצפה ממני לענות לך על דברים שנמצאים בתוך חקירה, שגם המשטרה וגם כל מי שמעורב בזה נבדק, וטוב שהוא נבדק, וחשוב שהוא ייבדק.

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שאלה נוספת, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, יש לי שתי נקודות. נקודה אחת: אני מקבל את דברייך שהמשטרה חוקרת את ההתנהגות של המשטרה, אבל חשוב לי להביא בפניך, כי דווקא אתה אדם חברתי, ואתה תתחבר למה שאני אומר. קציני משטרת ישראל במירון, אני מדבר על אחרי האירוע, אחרי שכבר היו נפטרים בשטח, התנהגו בצורה מאוד לא מתחשבת במשפחות, ואני רוצה להסביר,

היה זיהוי במקום עם תמונות. הגיע קצין נוסף ואמר: כל מה שהיה עכשיו מבוטל, ולוקחים את כולם בחזרה, בהוראת המשטרה, לאבו-כביר. בזמן שהצבא הציע למשטרה ולמשרד הבריאות לטפל בציפורית שבצפון, קצין במקום לא נתן להם לעשות את זה.

הנוספת היא שהמשטרה אחרי זה גם עיכבה את המשאיות שאחת מהן גם לא הייתה בקירור, הרבה שעות בגלל איזשהם חששות שיחטפו גופות, והתגלה שלא היה שום ארגון לדבר כזה. הקצינים בשטח שהתעללו במשפחות ובגופות צריכים לתת את הדין.

אדוני סגן השר, אתמול בלילה משפחות בלוד יושבות בבית, רואות פורעים מתחת לבית מדליקים להן את הבניין, את העשבייה שם. 45 דקות לא היה מענה מהמשטרה, לא הגיעו שוטרים למקום, והם רואים את החניון מתחיל להישרף. המשטרה לא נתנה מענה לדבר הזה. עד עכשיו עוד לא שמענו מהמשטרה שנעצר מישהו, כשהכול מוסרט, על בתי הכנסת. ראינו במקומות אחרים שהמשטרה הייתה מאוד מאוד מהירה לעצור אנשים, כשזה היה במקומות אחרים. בבתי כנסת שנשרפים המשטרה דוממת.

אנחנו שומעים שאיזה אחד מסכן שירה כדי להגן על עצמו, הוא כן עצור היום. אני חושב שאתה כסגן השר לביטחון פנים צריך להביא את הדבר בפני המשטרה. הציבור לא מקבל את ההתנהגות הזאת. בתי הספר נשרפים והמשטרה שותקת, פורעים מתחת לבית, המשטרה לא מגיעה, ואדם מסכן,

הוא הקורבן של כולם.

שאלה נוספת, לחברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה. תודה רבה, אדוני. סגן השר, אני רוצה להמשיך את דבריו של חבר הכנסת מלכיאלי בנוגע למצב הנוראי בלוד. אני רוצה להגיד לך שאני פניתי אתמול בבוקר לשר שלך, לשר אמיר אוחנה, וכתבתי לו, ודיברתי איתו, ואמרתי לו שחייבים להביא מג"ב ללוד ושחייבים להטיל עוצר בלוד. ואמרתי לו שהולכת להיות הלוויה, ושההלוויה הזאת תהפוך להתפרעויות. ואמרתי לו: בן אדם שירד להגן על ביתו ועל משפחתו עצור, ועכשיו אתם,

דורשים הארכת מעצר שלו. איפה אנחנו חיים? הוא אומר לי: להטיל עוצר וזה? מג"ב בלוד? אני צריך בשביל זה החלטה בדרג מדיני. בבקשה, תלך לדרג מדיני. למה צריכים שהדרג המדיני יקבל החלטה בשעה 24:00? אני כבר פניתי בבוקר. מה, אתם לא יודעים מה המצב? מפקד התחנה בלוד אומר: אין לי כוחות,

אתם לא שומעים את זה? אתם לא יודעים את זה? אתם מפקירים אוכלוסייה שלמה, וגם עכשיו אתם ממשיכים להפקיר אותה.

בבקשה ממך, אדוני היושב-ראש, אני יודעת שזה קצת חריג, אבל אני עדיין חושבת שחשוב שהדבר הזה יישמע פה במליאה, להשמיע פה, לא לא לא. אין דבר כזה, חברת הכנסת סטרוק. מה זה "אין דבר כזה"? אין דבר כזה להשמיע. את לא יכולה להשמיע מהטלפון.

בוודאי שלא.

אני לא יכולה, פסקול של תושב לוד שנמצא במצוקה. את לא חדשה כאן, חברת הכנסת סטרוק. בסדר,

להגיד מה הוא אמר את יכולה. אני אגיד מה הוא אמר, למרות שהייתי רוצה שתשמעו את המצוקה שבקולו.

אבל אי-אפשר. זה לא במליאה, זה בטלוויזיה, לא כאן.

אני לא מתווכחת איתך. אני רק אומרת: תבינו שכל מה שאני אגיד עכשיו זה כלום לעומת המצוקה בקולו של אדם שהוא אבא לילדים, ששורפים לו את הבית למטה ושהוא רואה שכל המכוניות במגרש כבר נשרפות, והוא מתקשר אליי ואומר: אורית, תעשו משהו. תדברי עם אוחנה, תזרימו לפה כוחות. אנחנו לבד. אנחנו לא יודעים מה לעשות. אנחנו במצוקה נוראה. עכשיו אני רוצה להגיד לך: כבר הכנסתם את מג"ב ללוד. יופי, הכנסתם אותו. תשלחו בבקשה את מג"ב עכשיו, בית-בית, לאסוף את הנשק הלא-חוקי, כי זו עיר רוויה בנשק בלתי חוקי. בכל בית יש לפחות כלי נשק בלתי חוקי אחד, ואם אתם לא תאספו אותו היום, זה יסלים, ואנחנו נאסוף גוויות ברחובות. אני מזהירה, ואני מבקשת שתאספו את הנשק הבלתי-חוקי בעיר לוד עכשיו, לא לחכות עם זה, לא לחכות עם זה, כי אנחנו בהסלמה, אנחנו בהידרדרות, והשוטרים שלכם וגם המג"בניקים שלכם לא יוכלו לעמוד בפרץ אם לא תאספו את הנשק הבלתי-חוקי.

אני גם הייתי מצטרף לשאלה בנושא המעצר, שאני חושב שרבים רבים לפחות תוהים מדוע זה נעשה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, ראשית, לגבי המעצר, מה שאנחנו רואים בשתי היממות האחרונות, אני חושב שזה בלתי נסבל, ושזה הגיע לפתחנו משום שההרתעה הישראלית ירדה לטמיון גם בתוך המדינה וגם אל מול חמאס. הנושא הזה, שבו אזרחים, לא משנה מה הם, יהודים או מוסלמים, דתיים או חילונים, יאמינו באשר הם יאמינו, כל עוד הם תחת מדינת ישראל והם נושאים תעודה כחולה ומסוגלים להרים אבן או לקחת נשק ולהתנהג כאילו זה מערב פרוע, אני חושב שזו נקודת אל-חזור. מה שאנחנו רואים הוא שהתגובה של משטרת ישראל רק תעלה בהדרגתיות, ואנחנו נעלה, בעניין הזה גם תדרכנו את משטרת ישראל,

אני אענה.

תדרכנו את כוחות הביטחון, כולל משטרת ישראל, גם בלוד וגם בכל רחבי הארץ. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. לעניין השאלה של המעצר, גם אנחנו במשרד ראינו את זה, וגם השר וגם אני תומכים בכך שאזרחים שנקלעו לאירוע כזה ומגינים על עצמם לא צריכים לבוא לחקירה, ובטח שלא להארכת מעצר. הנושא הזה ייבדק. הוא עצור. הבן אדם עצור. עצרתם עוד 15 הבוקר, אני אומר שבסופו של דבר כל דבר נבדק, ייבדק,

ומי שהגן על עצמו ובא לסייע להגן על יהודים בזמן המתקפה הזאת, זה חסר, כמה תושבי לוד ערבים עצורים? אתה יודע כמה? יש מאות עצורים, מאות. אני יכול להגיד לך שיש מעל 500 עצורים מאז התחילו האירועים. בלוד? בכל הארץ. לא, כמה יש בלוד? גם בלוד יש עשרות עצורים.

אני רוצה להגיד משהו. תראו, משטרת ישראל פועלת בשיא כוחה. עדיין הפעולות הללו לא מספיקות, וטוב שבלוד ייכנס צה"ל,

הבעיה היא שיש פה הגדרות חוקיות-משפטיות של מתי כוחות משמר הגבול נכנסים, בנושא של שעת חירום, במצב חירום. תקימו כיתות כוננות בלוד כמו שיש ביישובים.

אדוני סגן השר, אני רק רוצה לפחות, למיטב ידיעתי, מיטב ידיעתי הוא שלגבי כוחות משמר הגבול אין צורך בנושא שעת חירום, מכיוון שהם נחשבים כוחות משטרה. היכולת להכניס כוחות צבא, צריך, כמובן, את ההרשאה, אבל כוחות צבא יכולים להיכנס רק כדי לתת מעטפת של תמיכה והגנה לשוטרים שמבצעים את פעולות השיטור. הצבא לא עושה, כמובן, פעולות שיטור מול האזרחים, אבל למיטב הבנתי, זה לא חל על משמר הגבול, ולכן העדיפות הראשונה היא תמיד להכניס את כוחות משמר הגבול במקרה הצורך, כי להם יש הרבה יותר סמכויות ויכולת פעולה במצבים האלה. אדוני היושב-ראש, כוחות משמר הגבול נכנסו והם פרוסים. עד שעות הלילה המאוחרות היה צריך אישור של הייעוץ המשפטי מה להכריז על לוד, אדוני היושב-ראש. זה עניין אחר. זה מצב אבסורדי לחלוטין. כן, ההכרזה, למה לא נערכתם מראש?

חבר הכנסת קריב, לא, לא. אני רוצה להסביר. ההכרזה על מצב חירום היא אומנם בסמכות השר לביטחון הפנים, להבנתי,

אבל היא כמובן מחייבת, כפופה. אני מסכים איתך שיכול להיות שאולי כדאי שזה לא יהיה,

רגע, רגע, רגע, חבר הכנסת קריב. היא מחייבת התייחסות קונקרטית למצב הנקודתי שישנו בשטח. צריך גם את זה לומר.

הרי אי-אפשר לרצות שתהיה משפטיזציה כל הזמן ואחר כך להגיד: איך יש משפטיזציה?

קודם כול, צריך לומר,

הכרזה על מצב חירום זה לא דבר מובן מאליו ולא דבר קל ערך, והוא מחייב איזשהו תהליך שתואם את המצב הנקודתי. אבל צריך להבין שהכרזה על מצב חירום, מה שהיא מאפשרת, היא מקנה למשטרה, ולא לגורם אחר,

סמכויות מורחבות יותר, ואגב, לא דרמטיות מאוד. הן בהחלט סמכויות שאני לא מזלזל בהן, לסגור אזורים ודברים מהסוג הזה. זה עדיין לא נותן פתרון למצב שבו הכוח הבסיסי שקיים בשטח לא מספיק כדי להתמודד עם האירוע, כי בסוף, גם אם יהיו לך סמכויות עד אין קץ,

זה בטח לא היועץ המשפטי.

אף אחד לא אומר את זה. אף אחד לא האשים את היועץ המשפטי, קריב.

אני רק אומר לך שיש כאן תהליך.

במקרה הזה, אם אתה שואל אותי, כאשר באים ונותנים סמכויות עודפות, יוצאות דופן וחריגות, בהחלט הבקרות האלה הן חשובות. יש הרבה מאוד מקרים שלא צריך את הבקרות האלה. כאן, אני חושב, לפחות בעיניי, שהן דווקא חשובות. שלא עשו את זה בבוקר, וחיכו עד 24:00 בסדר. זה עניין אחר, חברת הכנסת סטרוק. זה עניין של טעות או לא טעות בהערכת המצב,

את יודעת, הדברים האלה, אני מניח שגם הם ייבדקו בדיעבד. אדוני היושב-ראש, מה שאנחנו עשינו, גם בהערכות מצב, גם תגברנו, לא מספיק. אף אחד לא ציפה למה שאנחנו רואים. אף אחד לא חשב שכל אזרחי, או לא כולם, שכמעט בכל הארץ אזרחי ישראל פשוט מתגייסים כארגוני טרור, ממש משתתפים.

אדוני, אני לא מבין, על מי בדיוק אתה מגן? מה הסיפור? אתה לא מבין שאזרחים יהודים פה מפחדים ללכת, לצאת מהבית ולהיכנס לבית, בגלל שכנים? יש אחריות למה שמשטרת ישראל, ואנחנו לוקחים אחריות. אדוני, אתה פשוט מתבלבל, אתה בכנסת ישראל. לא, אדוני סגן השר. אתה מתבלבל. לא, אני לא מתבלבל. אתה מתבלבל. אתה מתבלבל כשאתה אומר, אתה מתבלבל בשעת מלחמה.

אתה עדיין מתעקש להגן על טרור ערבי. אתה פשוט מתבלבל.

מה שקרה בלוד ובכל הארץ עם משטרת ישראל, אנחנו בשיא הכוח, עושים את המקסימום, שאף אחד לא ציפה, חברת הכנסת סטרוק, נא לשבת.

זה לא מספיק, אני אומר, נא לשבת. ככה. חברת הכנסת סטרוק, חברת הכנסת סטרוק, נא לשבת.

גם מתושבים, לא רק מחברי כנסת, ומה שקרה בעיר לוד, וברמלה, ובעכו, ובכל המקומות שיש בהם,

זה מצב שהוא די חדש, אפשר להגיד. יחד עם זאת, יש לנו אחריות כמשטרה. המשטרה, למה לא נערכתם? יש לנו אחריות. אנחנו, זה התחיל בשני בערב, לא בשלישי בערב. אני אמרתי לך ממש, תגיד לי בלילה שאף אחד לא ציפה? אני אומרת לך עכשיו שאם לא תאסוף את הנשק, הנשק הזה, ישתמשו בו ויהיו לך גוויות ברחובות. הנשק, חברת הכנסת סטרוק, תרשי לי לענות לך לגבי איסוף נשק,

הרשי לי לענות לך, רק לפני, שאלת, אני עונה לך. לגבי איסוף נשק, יש תוכנית סדורה, ואנחנו היינו אמורים לצאת לאיסוף נשק מסיבי כבר בימים אלה, בגלל המצב הנוכחי. אני לא אחשוף כאן לוחות זמנים על דוכן המליאה אבל זה קורה עכשיו. והנושא הזה הוא אחד מהדברים שמקבלים קדימות, למה לחכות? אתה עכשיו בבעירה.

אני מסכים שמה שלא נעשה בשעה הזאת, עכשיו, זה עדיין לא מספיק. צריך לתגבר כוחות וצריך לחלק את כל משטרת ישראל, 30,000 איש, 30,000 שוטרים ושוטרות, כל שוטרי משטרת ישראל. זה לא קשור למצב, אבל זה מחייב היערכות עתידית איך משטרת ישראל צריכה להיראות בשעות כאלה.

מה, ייבדק, עכשיו אני אומרת לך,

טוב, חברת הכנסת סטרוק, בסדר, המסר עבר.

הרשי לי להגיב.

חברת הכנסת סטרוק, שאלת, אני מכבד אותך, הקשיבי לי עד הסוף. יכול להיות שלא תאהבי את דעתי.

אבל חברת הכנסת סטרוק,

זה לא דו-שיח. את שאלת, נתתי להעיר, לא דו-שיח.

אני רק שואלת שאלה קטנה: אם,

את תאפשרי לסגן השר לסיים.

חברת הכנסת סטרוק, אפשרי לסגן השר לסיים את התשובה,

מה שקורה, בכל אופן, האירוע הזה, יש אנשים שחושבים שזה על אל-אקצא, ואנשים שחושבים, קודם כול, יהודים לא עלו להר הבית, שוטרי משטרת ישראל לא נכנסו להר הבית אלא אם כן בגלל מודיעין מסוים. דגל אש"ף, והמצעד, יום ירושלים, היה מתוכנן. משטרת ישראל עשתה הכול כדי להחזיר את הסדר. כל הסיפור הוא שאנחנו, מדינת ישראל, משלמת על הסכסוך הפנימי עקב ביטול הבחירות ברשות הפלסטינית. אנחנו שק החבטות, וכל הדבר הזה עולה בלהבות. אומרים את זה,

אני רואה עכשיו את כל חברי הכנסת מהרשימה המשותפת מלבים שנאה. ראיתי. ראיתי. ראיתי ציוץ של איימן עודה,

אני לא מבין ערבית,

מעודד את הנוער הירושלמי הפלסטיני שמוריד את דגל ישראל בארץ ישראל, שיעלו את דגל פלסטין בהר הבית, אותם אנשים שהם בתוך-תוכם יודעים שאין כזה דבר "עם פלסטיני". אתה יודע מה? אני רוצה לצטט לך ציטוט שאמר עזמי בשארה, מייסד בל"ד. ידידי, באזרחי ישראל? מייסד בל"ד, עזמי בשארה, אמר בריאיון טלוויזיה,

"אני לא חושב שיש אומה פלסטינית בכלל." חבר הכנסת קריב,

"אני חושב שיש אומה ערבית. אני תמיד חשבתי ככה ולא שיניתי את דעתי. אני לא חושב שיש Palestinian Nation. אני חושב שזו המצאה קולוניאלית", Palestinian Nation. "מתי היו פה פלסטינים?" נתלית באילן גבוה,

איפה אומה?

אני עוד לא הפכתי,

מותר לו לומר את דעתו,

לא הפכתי ללאומן פלסטיני אף פעם. אני חושב שפלסטין, עד סוף המאה ה-19, הייתה דרום סוריה הגדולה.

לא אני אמרתי.

מייסד בל"ד עזמי בשארה אומר על עצמו ועל העם שלו ועל המאבק שלו.

זו התשובה על השאלה של חברת הכנסת סטרוק, ידידי, הרצאה על הלאומיות הפלסטינית? תאמין לי, כמה זמן אתה בכנסת, חודש? אני טירון. אני ארבע כנסות כבר.

בתוך שנתיים, נגיד את זה לפחות בהומור.

המאבק הזה לא התחיל היום ולא ייגמר מחר, אבל צריך להבין מה היסודות שלו. הדבר הזה קם על יסוד של שנאה, של שקר, של אומה שלא קיימת והמציאו אותה. אתה עכשיו מנסה לדברר, יש אחריות למדינת ישראל. משטרת ישראל ואני, כסגן שר לביטחון פנים, לוקחים את האחריות על הכישלון ועל ההצלחה. מה שקורה פה, במדינת ישראל,

זה שיש כאן אוזלת יד, לדעתי, בשנים האחרונות, כולל של שלטון הימין, ואנחנו גם צריכים לתת את התשובות האלה. אבל עדיין, לבוא ולהגיד ולהתחיל להגן על כל מה שקורה הערב, ידידי, שאלה אותך חברת הכנסת סטרוק על איסוף נשק,

רק אדוני סגן השר, אני בכל זאת חושב שכדאי מאוד שתעשה בדיקה של המדיניות בעניין המעצר הזה, כי הדבר הזה יוצר, קשה להבין אותו, לפחות למי שמסתכל מהצד, אלא אם כן יש דברים שאנחנו לא יודעים. אם יש כאלה אז חשוב שהם ייאמרו.

אין דרך להבין את המצב הזה, המעצר של האזרח הוא בעיניי שגוי. וזה כואב להרבה מאוד אנשים, ובצדק. לא, לא, ובצדק, ובטח בימים כאלה. אני מסכים. בימים כאלה, אחד שבא להגן על עצמו ועל, של המעצר.

אתה סגן השר שאחראי למשטרה,

השופט לא המציא פעולה, התובע המשטרתי ביקש את המעצר. אתה אומר שהמעצר שגוי כסגן השר האחראי למשטרה? אז תסביר למה התובע המשטרתי ביקש זאת. אז זה מה שאני אומר לך. אני עומד מאחורי מה שאני אומר.

זו הפרקליטות, והשאלה היא אל בני גנץ.

חברת הכנסת סטרוק, זה לא הוגן.

חבר הכנסת קריב, אתה רוצה לשמוע עוד נתון מזעזע? בכל המעצרים שמשטרת ישראל עוצרת את כל הפורעים האלה, בית המשפט משחרר יותר מ-70% מהם. למה התובע המשטרתי ביקש? שאל כבוד היושב-ראש, אתה סגן השר, אם הנושא עלה בשאלות הנוספות: הרי לא גורם אחר ביקש את המעצר, משטרת ישראל ביקשה אותו, אז למה? אם אין לך תשובה, תאמר: אני לא יודע, אני אלך לבדוק.

בשביל הכבוד של הכנסת: השאלה היא שאלה נכונה, וגם היושב-ראש אמר את זה. תגיד שתחזרו אלינו עם תשובה, לא, זה לא עניין של לחזור אליך עם תשובה או לא. אני אומר לך, אני יודע מה להגיד לך. האמן לי, סמוך עליי.

אני אומרת לך, זה הסיפור, נכון? אדוני חבר הכנסת, יש להם תובע מלווה.

מה שקרה עם המעצר של היהודי תושב לוד שירה והרג את המחבל, גם אני וגם השר, הנושא הזה מעורר מחלוקת ושיח ציבורי, אני חושב שהמעצר הזה היה שגוי, אבל זה ייבדק וזה נבדק, גם,

אנא בטובך, נסו לקיים בדיקה נוספת של העניין במהירות. נעשה בדיקה נוספת.

אני חושב שזה באמת חשוב וראוי. עניתי לך לגבי איסוף הנשק, זה קורה וגם יקרה. תודה, תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק,

תודה רבה, אדוני סגן השר לביטחון הפנים. עד כאן פרק השאילתות הדחופות. מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 40), התשפ"א 2021. אני מזמין את סגן שר הבריאות יואב קיש להציג את התקנות, ואני מבקש לומר ולהבהיר לפרוטוקול שבימי חג, כמו במקרה הנוכחי, אנחנו משתדלים שלא להביא דברים שמחייבים הצבעות אלא אם כן הם מוסכמים מקיר לקיר. הסיבה שהתקנות הללו מגיעות היא הטעם הפשוט שלא היה אפשר להביא אותן על פי החוק במועד מוקדם יותר, ואי-אפשר להמתין עם הבאתן ליום שני, כיוון שהן תפקענה קודם, בעוד תקנות נוספות שמצריכות אישור אושרו קודם או נדחו לשבוע הבא. גם הודעתי על כך והסברתי את העניין הזה מראש לראשי הרשימה המשותפת וגם רע"מ. לכן אנחנו מביאים את התקנות הללו היום. אדוני סגן השר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני שאעסוק בנושא, אני מבקש בפתח דבריי, ראשית, לחזק את ראש הממשלה בנימין נתניהו,

מג"ב וכל כוחות הביטחון ברגעים קשים אלה. אני כמובן משתתף בצער המשפחות על אובדן יקיריהן ומאחל החלמה מהירה לכל הפצועים. אנחנו במערכה כפולה: מערכה אחת מול עזה, מול חמאס והג'יהאד האסלאמי, שהתחילה ביום שמחתנו, ביום ירושלים. שמה "שומר החומות". אתמול סיירתי באשקלון, פגשתי תושבים, נפגשתי עם ראש העיר והייתי בהערכת מצב. חשוב לי לומר את המסר החד-משמעי ששמעתי מכולם. הפנייה הייתה ברורה: אסור להפסיק. צריך לכתוש את החמאס. החמאס צריך לשלם מחיר של כניעה. אנחנו חזקים ונחושים, הם אומרים לי. אתם צריכים להכריע.

שמעתי מראש הממשלה ומשר הביטחון בשידור המשותף בדיוק את אותם דברים, ואני חייב לומר שעם ישראל מאוחד כולו מאחורי המסר הזה. המערכה השנייה שלנו היא נגד הפורעים הקיצונים בחברה הערבית, כפי שלצערי היה בלוד, בעכו, בכבישי הדרום ובערים נוספות ברחבי הארץ. גם המאבק הזה חייב להסתיים בהכרעה ברורה. אנחנו צריכים לפעול בכל הכוח נגד הפורעים ולמנוע את ההשתוללות. חלק מהמהלכים חייב להיות על ידי שינוי והקלה בנוהלי פתיחה באש. מי שזורק אבן על שוטר צריך לחשוש. לא ניתן להכיל את האלימות הזאת. מראה ההפקר של אלימות, שוד וביזה חייב להיפסק מיידית. בנחישות אנחנו חייבים לייצר מציאות אחרת ולהחזיר לכל התושבים את הביטחון האישי. ולשופטים וגם לתובעים, בין שהוא תובע משטרה או פרקליטות, חייבים לשחרר אזרח שפעל בהגנה עצמית לשמור על משפחתו ועל עצמו. אם לא כך המצב, תודיעו.

לאדם שמגן על משפחתו, שנאלץ להגיע למצב שהגיע, ועכשיו עוצרים אותו, הוא מסר בעייתי ומסוכן. עושים פה עוול חמור לאדם שכזה. ולמנהיגי החברה הערבית, אני חייב לומר שחברי הכנסת מהרשימה המשותפת, הפנייה הזאת היא לא אליהם. אין לי שום תקווה מהם. הם אחד הגורמים המרכזיים בהסתה ובליבוי האש לאלימות. אבל כל שאר חברי הכנסת הערבים, ראשי הרשויות וגם הציבור הערבי כולו, זה הזמן לקריאה שלכם להפסקה מיידית של האלימות ולחזור לשמירה על החוק והסדר. המראות שראינו לא יכולים להימשך.

חשבתי לסיים את דבריי בנקודה זו ולעבור לנושא שעל הפרק, אבל ממש הבוקר שמעתי את חבר הכנסת נפתלי בנט באמירות שבהן הוא תוקף את הליכוד ומאשים אותנו בהסלמה ובמצב. אז אני פונה לנפתלי בנט ואומר לו: כך לא מתנהג מנהיג במשבר. כך פועל אדם חסר מעצורים שמחפש כל תירוץ לכיסא, אדם שמזניח את האמונה ואת האידיאולוגיה בשביל רווח אישי. נפתלי ואיילת שקד, אתם נמצאים כפסע לפני אובדן עשתונות ערכי מוחלט. אתם חייבים להתעשת.

לא מוכרים את ישראל ואת ביטחונה בשביל כיסא. אתה עושה בדיוק מה שאתה יוצא כנגדו. אני אמרתי לך במה חשבתי להפסיק, אבל לא הפסקת. אבל לא יכולתי להתעלם מהדברים החמורים, אה, בסדר. של נפתלי בנט. לא יכולתי להתעלם. לעוטף עזה לא יכולת להתאפק. אמרתי לך, כל שרי הליכוד שיושבים באולפנים לא יכולים להתאפק. האלימות שאנחנו רואים בחוץ, גם בעזה וגם בחברה הערבית, צריך להיות מאוחדים נגדה ולפעול ולעשות הכול, בכל המקומות כדי לחסל אותה. כך אנחנו עושים.

לא יכול להיות שנפתלי בנט, באותו רגע שאנחנו נלחמים, מוציא אמירה כזאת. זה ביזיון. אבל אתם יכולים להסית ולפלג תוך כדי, מי הסית? מי מפלג? על מה אתה מדבר? מתי אתה שמעת אותנו מסיתים ומפלגים?

אתה כנראה לא עוקב אחרי החברים שלך, אנחנו קוראים כל הזמן לאחדות,

אנחנו נילחם בכוח חזרה בכל מי שנלחם בנו.

את זה אתה תראה.

אני שמח שאתה אומר "טוב", כי זה מה שאנחנו עושים, גם בעזה וגם מול הפורעים בחברה הערבית.

דרך אגב, אני אומר פה בצורה הכי ברורה: אני לא מכליל פה את כל החברה הערבית. יש שם קיצונים שפועלים בצורה חסרת רסן, ונגדם חייבים לפעול בכל הכוח. בזה אנחנו מסכימים לחלוטין. לא עשיתם כלום. לגבי הנושא שעל הפרק, אני רק אתייחס לתקנות עצמן.

40 כולל כמה תיקונים והארכת תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות, הארכת הוראות הכוללות בעיקר את החובה לשמירת מרחק במרחב הציבורי, הגבלת ההתקהלות במרחב הציבורי והפרטי, כולל סמכויות אכיפה של חובה זו, והעלאה של הגבלת ההתקהלות במרחב הפרטי והציבורי כך שתאפשר התקהלות של עד 50 אנשים במבנה ו-500 אנשים בשטח פתוח. אנחנו רואים שיש ירידה משמעותית במספר החולים בקורונה בישראל והצלחה גדולה של מבצע החיסונים, אך עדיין יש תחלואה בנגיף בארץ. שליש מהאוכלוסייה אינו מוגן ואינו מחוסן, ויש לנו מאות אלפי אנשים בקבוצות הסיכון שעדיין חייבים לשמור עליהם. לכן תקנות אלה מונחות על שולחן הכנסת וזקוקות לאישורה. תודה. אני מסכם את דבריי רק בשביל הרב קריב, כדי לומר לך בצורה מאוד ברורה: זה הזמן לאחדות. לא יכול להיות שאנשים יוצאים בהאשמות ובפלגנות. לכך התייחסתי בדבריי. לא תכננתי לעשות כך, ובעניין הזה אני מסכים שכך צריך להתנהג.

תודה לסגן השר קיש. אני עובר מכאן לרשימת הדוברים:

חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חבר הכנסת יעקב מרגי, איננו, חבר הכנסת משה ארבל, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו, חבר הכנסת יוסף טייב, איננו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, איננה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת רון כץ, איננו,

מיקי לוי, איננו, חבר הכנסת

חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת מנסור

איננו,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה, חבר הכנסת אבי מעוז, איננו, חברת הכנסת מירב כהן, איננה. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

נוסף לכול, לאחר מכן, כשראינו את המעצר של הצעיר שכרגע דובר עליו כאן במליאה, שהגן על החיים שלו, ואני לא מסכים לזה שלמשטרה אין חלק, כי כפי שנאמר כאן, בסוף המשטרה מגיעה לשופט ומגישה בקשה להארכת מעצר, והשופט מקבל לפי הנתונים שמציגים לו. השאלה היא איך מסתכלים על זה: הצלת חיים או יכולת עדיין לעשות א',

לפי כל הדעות. איך אנחנו נראים בעיני כולם כשנמצא צעיר עצור כרגע על משהו שיכול היה להיגמר, בוודאי, במוות או בסכנת חיים אמיתית שלו ושל חבריו? סבא שלי היה הרב של רמלה-לוד

כשגדלתי שם הוא תמיד היה איש גשר בין אחד למשנהו. כשהיו כאלה אירועים הוא גם ידע ללכת לראשי הקהל, לראשי החמולות.

הרב, היה כבוד, רבי יצחק אביחצירא,

והיה פעם כבוד של ראשי החמולות לרבנים, אז הם היו מרגיעים, ולא היו מגיעים למראות הללו. לצערנו,

שאלתי אתמול את ראש העיר ואמרתי לו: ראשי החמולות,

לגשת אליהם? לדבר אליהם? אמרו: כבר אין שליטה, זה נוער מוסת שבלי הבחנה פוגע גם בעצמו. ללא ספק, הפעולה הזאת של איסוף הנשק צריכה להתבצע במהירות, וכבר דיברו על זה לפני כן. אולי אפשר לנצל כרגע את מצב החירום שנמצאת בו העיר לוד, כי במצב חירום אתה יכול אולי להיכנס לבתים ולעשות דברים שבזמן רגיל אין לך את האישור המשפטי

דווקא ביום הזה צריך לחזק את כוחות הביטחון. ראיתי את מפכ"ל המשטרה, שבתנאים-לא-תנאים נמצא ועובד. עם כל הביקורת שיש, בסוף הם עושים את העבודה הקשה שיש להם.

כרגע גם צריך להזכיר שבמערכת באזור הדרומי יש לנו עוד חלל אחד. אנחנו עדיין לא יודעים את הנתונים, אבל כבר נקבע מותו של אחד, ויש עוד פצוע אנוש. נמצאים תחת מתקפה. בלילה גם אנחנו בפתח תקווה, היו אזעקות והתעוררנו למשהו שאנחנו לא רגילים. אבל הרגשתי אתמול, אמרתי: תראו מה זה, תושבי הדרום, שנים רבות, בשדרות,

וזה היה נראה לנו שזה משהו ששייך אליהם, ופתאום אתה רואה ילדים נמצאים בחרדה. מה יגידו אלו? נתפלל שנעבור את הימים הקשים הללו, אבל בסופו של יום, מתוך אמירה אמיתית, את המילים האלה, שנגמר הזמן של ההכלה והאיפוק, צריך להוריד הלכה למעשה, כדי שהציבור יבין את זה וכדי שדבר כזה לא יחזור, גם בחזית הכללית וגם בתוך הערים.

חברת הכנסת תמר זנדברג,

חברת הכנסת קטי שטרית,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת מאיר כהן,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת שרן השכל,

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר,

לפני שנתיים וחצי, בנובמבר 2018, נורו בסוף שבוע אחד על מדינת ישראל 500 רקטות מרצועת עזה. בדיון שהתקיים בקבינט בעקבות אותם אירועים, דרש שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן לעשות בדיוק את מה שהיה צריך לעשות: להיאבק בטרור, לעקור אותו מן השורש, לעקור את היכולות האלה של חמאס ולהפסיק את האיום הזה על הדרום. וממשלת ישראל בראשות נתניהו בחרה בחירה מאוד פשוטה: היא בחרה בהסדרה. הסדרה, אותה הסדרה שמכר נתניהו במשך שנים, היא מילה מכובסת לכניעה. שנתיים וחצי ממשלת ישראל הזאת מאפשרת העברה של עשרות מיליוני דולרים במזומן לארגון הטרור חמאס, שבכל יום ובכל שעה משמשים לייצור עוד ועוד אמצעי לחימה. וידעתם את זה, ידעתם שאתם עושים את זה, ואמרנו אז. אביגדור ליברמן, אחרי שהתקבלה ההחלטה הזאת, עזב את משרד הביטחון והתפטר מהממשלה,

אני עוזב, כי אתם קונים שקט לטווח הקצר במחיר ביטחונה של ישראל לטווח הארוך. ושנתיים וחצי אחרי זה מתפוצץ לכם בפנים. וזה מתפוצץ לכם בפנים עם ההזנחה שלכם גם בתוך מדינת ישראל, כי על איסוף הנשק ועל העובדה שאנחנו עלולים לאבד את הריבונות פעם אחר פעם ביישובים מסוימים ובאזורים מסוימים אנחנו מדברים שוב ושוב ושוב. אדוני היושב-ראש, אני קיימתי בספטמבר האחרון דיון בוועדה לקידום מעמד אישה על הנשק הבלתי-חוקי במדינת ישראל ובמגזר הערבי. הוערכו שם בנתונים שהוצגו בפנינו למעלה מ-400,000 כלי נשק בלתי חוקיים. ואני שואל את המשטרה, את משטרת ישראל: כמה אתם אוספים? מה אתם עושים עם זה? אתם יודעים שיש סדר גודל של מאות אלפים. מה אתם עושים? עשינו מבצעים. חבר הכנסת פינדרוס, אתה יודע כמה הם אוספים בשנה בערך בממוצע? אצל אהרונוביץ', כשאיווט היה שר הביטחון, אולי 1,000. אהרונוביץ' אולי 1,000. אני אומר לכם, אתם תמשיכו לנסות לנקות את הנשק הבלתי-חוקי בזה שתעשו מבצעים ותאספו אולי 1,000 כלי נשק בשנה. כשיש 400,000 כלי נשק בלתי חוקיים, זה כמו לייבש את הים בכפית. ותפסיקו עם הבכי והנהי הזה, לעלות לפה פעם אחר פעם ולספר כמה אכלו לכם ושתו לכם. אתם יושבים שם, אתם מנהלים את העניינים. אתם חשבתם שנים ארוכות שתוכלו לברוח מהחלטות קשות, וזה מתפוצץ בפנים, לא שלכם, של אזרחי מדינת ישראל ושל מדינת ישראל. אז הינה, אני אומר פה: לממשלה הזאת יש גיבוי מוחלט מכל חברי הכנסת לעשות את מה שהיא צריכה לעשות, וזה לאסוף את הנשק הבלתי-חוקי ולהחזיר את הריבונות הישראלית בנגב, בגליל וגם בירושלים, שלצערי, במשמרת שלכם, אתם איבדתם אותה. חבר הכנסת מתן כהנא, איננו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, איננו, חבר הכנסת מאזן גנאים,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, חודש טוב ומבורך, ברכת חג שמח לאזרחי ישראל המוסלמים. בפתח דבריי גם אני מבקש להביע תנחומים כנים למשפחות האבלות ולשלוח איחולי החלמה לכל הפצועים והפצועות בגוף ובנפש. התקנות שאנחנו מתבקשים לאשר הן תזכורת לחובה המוטלת עלינו להגן על מדינת ישראל מפני המבקשים את רעתה, ובו בזמן להמשיך ולטפל בכל צורכי הציבור. החוסן הלאומי של מדינת ישראל נמדד כמובן במענה הצבאי על מתקפות הטילים, אך לא פחות מכך גם בחוסן החברתי, הכלכלי,

החינוכי והקהילתי של החברה הישראלית. משבר הקורונה הבליט את נקודות החוסן הקיימות בתחומים אלו, אך גם נקודות כשל רבות, ובהן הפערים הגדולים מאוד בהשקעה בתשתיות ציבוריות ובהיערכות מסודרת של ממשלת ישראל בתחומים שהזכרתי. שביתת האזהרה של הרופאים שהתקיימה ביום שני קשורה כמובן למשבר הקורונה ולכוונה הבלתי-נתפסת לבטל את התקנים המיוחדים שהוספו למערכת הבריאות הציבורית, אך המחסור ברופאים ובאחיות, כמו גם בפסיכולוגים ויועצים חינוכיים, קשור בטבורו גם למצב החירום הנוכחי ולהיערכות הנדרשת של ממשלת ישראל. העובדה שאנחנו מאשרים היום פעם נוספת תקנות באופן רטרואקטיבי הלכה למעשה מסמלת באופן עגום את חוכמת הבדיעבד, שמאפיינת במידה רבה את דפוסי הפעולה של ממשלת ישראל. ודי להזכיר בהקשר זה את האסון הכבד במירון, שירד באבחת חרב מסדר-היום הציבורי בשל המאורעות הקשים. אתמול ביקרנו, חברות וחברי סיעת העבודה, בעיר שדרות ובמועצות האזוריות שער הנגב ואשכול, שתושביהן חווים במידה רבה במשך למעלה מ-20 שנים את אשר חווינו בגוש דן, בשפלה ובשרון ביממה האחרונה. פגשנו ברשויות הללו מנהיגות מוניציפלית ועובדות ועובדי ציבור מסורים ומקצועיים המוסרים את נפשם יום ולילה. אנחנו שולחים להם ולכל ההנהגות של הרשויות המקומיות ברחבי הארץ המתמודדות עם מצב החירום ברכת חזק ואמץ בצד הברכה לחיילי וחיילות צה"ל, לשוטרים ולשוטרות ולכל רשויות הביטחון וההצלה. בדיוק כמו בתקופת הקורונה, גם במצב החירום הנוכחי מתגלים חשיבותן וכוחן של הרשויות המקומיות. העובדה שהחלטות הממשלה לסיוע מיוחד לאזור עוטף עזה אינן מתממשות בשנתיים האחרונות בשל היעדר תקציב מדינה סדור היא לא פחות מחרפה ואיוולת, ויש לקוות כי יעלה בידינו להרכיב במהירות ממשלה שתתקן את העוול הזה.

אדוני היושב-ראש, לא ניתן לפסוח על המחזות הקשים מאוד שראינו ברחובות הערים שבהן חיים יחד יהודים וערבים, ובראשן העיר לוד. המראות של אזרחים הנדרשים לפנות את בתיהם מפחד השכנים, של בתי כנסת וספרי תורה שרופים ורכבים עולים באש, הם דבר בלתי נסבל. על המנהיגות הפוליטית הדתית והקהילתית לגנות את האלימות הזאת, בלי נקודה פסיק, בלי אבל, אלא עם סימן קריאה ברור, ויפה שעה אחת קודם. באותה הנשימה יש להוקיע גם, עם סימן קריאה ברור, את אלו המבקשים לנצל את רגעי המשבר הקשים האלה על מנת לקדם את העמדות הגזעניות והלאומניות ואת אלה העסוקים בעידוד אזרחים ואזרחיות ליטול את החוק לידיהם. גורמים אלו, שלצערי יש להם מהלכים בבית הזה, מסכנים אותנו באותה מידה. על ממשלת ישראל להתעשת, להתמודד באמצעות משטרת ישראל עם האלימות ולבלום אותה לאלתר, ובאותה העת למנוע מגורמים בעלי סדר-יום מעוות לנצל את המציאות הקשה על מנת לעודד את העמקת האנרכיה ונטילת החוק לידיים. אדוני היושב-ראש, גם לנוכח המראות הקשים מאוד מרחובותיה של העיר לוד, ובלי לוותר לרגע על תגובה הולמת של רשויות האכיפה, עלינו לזכור שמאות אלפי ישראלים יהודים וערבים צעדו גם הבוקר, למרות החג, למקומות עבודה משותפים בבתי חולים ובמרפאות, ברשויות מקומיות, במרכזי דיור מוגן, במוקדי שירות, במפעלים, בחברות הייטק, עלינו לזכור את מחוות העזרה והסעד שהציעו הרשויות המקומיות הערביות אך לפני שבועיים בליל האסון במירון למאות אלפים שעשו את דרכם מהאתר לביתם במרכז הארץ ודרומה. רוב מכריע של הציבור הישראלי על כל קהילותיו מעוניין בחיים משותפים, והתפקיד שלנו כמנהיגים ומנהיגות הוא לוודא שקבוצות מיעוט אלימות לא תוכלנה להמטיר על ראשינו אש וגופרית שהצטרפו למטחי הטילים. אסור לנו לוותר על ביטחונם של אזרחי ישראל, אסור לנו לעבור בשתיקה על מעשי אלימות ואנרכיה. זהו התפקיד של הממשלה, ורק על הממשלה להעניק להם תגובה ברורה ויעילה. אך כשם שלא ניתן למטחי הטילים לערער את דבקותנו בארץ הזאת, כך גם אסור לנו לאפשר למראות הקשים מרחובות הערים המשותפות להביא אותנו לכדי ייאוש ממשימת טיפוח החיים המשותפים. ברכת עיד אל-פיטר מבורך לאזרחי ישראל המוסלמים, וברכת חג מתן תורה שמח ומשמעותי לאזרחי ישראל היהודים ולכל יהודי העולם. "ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום".

חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, שוב אנחנו מגיעים לתקנות, וכפי שאמרתי ביום שני, לצערי הרב הן לא נדונות בוועדות ומגיעות ישר למליאה. אני רוצה לחזור על העיקרון שדיברתי עליו גם ביום שני. אנחנו פותחים עכשיו לאירועים, אנחנו פותחים עכשיו לחתונות, אנחנו פותחים עכשיו לאירועים המוניים, שוב אתה פוגש את אותן בקשות של אנשים שרוצים לבוא לחתונות של צאצאיהם, ואומרים לך: בגלל שאביה של הכלה הוא לא ישראלי, הוא לא יכול להגיע, רק האבא של החתן, כשהחתן הוא ישראלי,

והאבא של הכלה לא יכול להגיע כי הוא לא ישראלי. שימו לב כשאתם פותחים: הנושא הזה של הכניסה לארץ ממדינות שבהן אין חשש לווריאנטים, אני לא רוצה להפיץ את המחלה, אף אחד לא רוצה לחזור לאיפה שהיינו, לפתוח את הנושא הזה, ולא ברמה הפרטנית, כפי שאנחנו עושים כל הזמן. אני לא חושב שזה נכון. חבר הכנסת עודד פורר, האמת היא שבאיזשהו מקום קינאתי בך שאתה עומד פה, מדי פעם אני מרגיש שאולי כיף יותר להיות באופוזיציה, כי אז אתה יכול לבקר בצורה חופשית ולומר את הכול. אבל רק נזכרתי, ואמרת, שנתיים וחצי, שלפני שנתיים וחצי היה שר ביטחון בשם אביגדור ליברמן, אז הדבר היחידי שאנחנו עוד לא יכולים להאשים אותו ולראות מה הוא עשה זה שר האוצר, ולכן כנראה זה המשרד היחידי שהוא מבקש, כי במשרד החוץ הוא כבר הוכיח את עצמו, במשרד הביטחון הוא כבר הוכיח את עצמו, הוא חיסל את החמאס אז, במשרד החוץ הוא קידם את יחסי החוץ של מדינת ישראל לגבהים בלתי מתקבלים על הדעת. ואז אני פשוט נזכרתי באינתיפאדה הקודמת בירושלים. האינתיפאדה הקודמת בירושלים הייתה כי משטרת ישראל הכילה את אותן נשים שצועקות בכניסה להר הבית, וזה הביא את הסכינים,

את המספריים ואת אותה אינתיפאדה. ניסיתי להיזכר מי היה השר לביטחון הפנים, ונזכרתי שזה היה מישהו מישראל ביתנו בשם אהרונוביץ'.

מתי הייתה אינתיפאדת הסכינים? ב-2016 התחילה האינתיפאדה של המספריים.

אחרי שנכנסנו לקואליציה, האינתיפאדה הזאת, אני אוציא לך מכתב שאני הוצאתי לאיווט ליברמן, כשהתחיל הסיפור עם הנשים,

עזבתם את הממשלה. מאז 2015, לא, זה התחיל קודם, זה התחיל קודם. נכון שהשיא הגיע אחר כך. מפקד המחוז רצה לקבל קידום, ולכן הוא הכיל את האירוע. אני אוציא לך מכתב, יש לי אותו בארכיון, ששלחתי לאיווט ליברמן אז, שלחתי אז לאיווט ליברמן על כך שמכילים את אותם אנשים שמשתוללים בעיר העתיקה. גם האינתיפאדה הזאת, אם אתה שואל אותי, פרצה לפני חודש באותו סרטון טיקטוק. אנחנו יודעים את האמת. גם בזה אנחנו אשמים? לא, אבל הייתם שם ועשיתם את אותו דבר. אני יודע לעמוד פה ולתקוף את משטרת ישראל, לא פעם ולא פעמיים, עשיתי את זה פה לפני שעה. אבל לבוא ולהיתמם שזה נתניהו, הייתם שם, הייתם שם פעם, הייתם שם לפני שנתיים וחצי, הכלתם את החמאס, ההעברה הקטארית הזאת, לא זה מה שהביא את הטילים אתמול. תפסיקו עם הדבר הזה. עכשיו אני רוצה להגיע ללוד. בלוד, אותו דבר. אני שותף לביקורת, אבל אני לא אומר שזה נתניהו ואני לא אומר שזה,

לעשות סוף לדבר הזה. הכלת האירועים בלוד, הכלת האירועים בלוד, אני נסעתי אתמול ללוד. נתבקשתי לא לבוא, כי זה מחמם את האווירה. ביקשו מאיתנו לא לבוא. באתי עם עמיתי חבר הכנסת ברוכי לשם. הכלת האירועים ולתת לפורעים להיכנס לבתי כנסת, להיכנס לבתי ספר, והמשטרה מפחדת להתקרב, להיכנס לבתי תושבים, להיכנס לדבר הזה, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. תמונה של פלוגות מג"ב, אמרתי את זה פה פעם אחר פעם, שנכנסים לתוך רחוב ומשתוללים, לא זה פותר את הבעיה. צריך לעצור את הפורעים. אני רוצה באמת לחזק גם את אלה שנלחמים כרגע בעזה, גם את אלה שנלחמים בלוד וגם את אלה שנלחמים בירושלים. להפסיק להכיל את האירועים. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת פינדרוס. אם כן, אדוני סגן השר, אתה מבקש לסכם. בבקשה. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה.

היושב-ראש, אני עליתי לפה לומר מסר אחד: לא משנה כמה הם ינסו ובכל הכוח שהם יעשו, זה לא יעזור להם, לא בעזה, לא לפורעים בלוד, לא לעושי הבעיות בהר הבית. את כולם אנחנו ננצח, כי אנחנו חזקים ואנחנו צודקים ועם ישראל חי.

אנחנו עוברים להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 40), התשפ"א 2021. הצבעה.

אם כן, חמישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 40),

אושרו על ידי מליאת הכנסת. חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, ז' בסיוון התשפ"א, 18 במאי 2021, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.